בחשוון. על סדר-היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46. נתחיל עם הרשימה 16-98-20. בבקשה.

הנחתי על שולחן הוועדה אתמול את הרשימה לפי המתכונת חדשה. זו לא המתכונת החדשה, אתה יודע.